בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום ראשון, ט"ז באב תשפ"א, 25 ביולי 2021. על סדר היום ההצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר הקמת

צירפנו נוסח לדיון. אני מבקש מחבר הכנסת איתן גינזבורג להציג את ההצעה לתיקון